שלום.

מתחילים דיון שני באיחור לשבוע הקרוב בוועדת הכלכלה בנושא: הצעת תקנות מוסר תשלומים לספקים. נא לשמור על השקט.

לא זה אחד של אורנה. אה, זה אחד של